בוקר טוב לכולכם, אני פותחת ישיבת סטטוס. אנחנו נדון היום על כמה היבטים. נושא ראשון זה עולים חדשים שבאים עכשיו אלינו ובדרך אלינו, ואנחנו צריכים גל עלייה מאוד גדול גם מאוקראינה,

נכון, יש מה לשפר, יש שאלות,

כימים.

אבל ראיתי את האנשים שלנו שם קורסים בתנאים לא טובים, בעומס לא נורמלי. גם

טוב, אני גם רוצה להודות לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. היא הגיעה אליי ביום שני והעירה את תשומת ליבי שיש די בלגאן. האמת שלקח לנו ביחד כמה שעות לחשוב ולהתפקס על איזושהי מדיניות שנכון לימים האחרונים היא הייתה סבירה ואני חושבת שלימים הראשונים בהחלט נתנו

אני מכיר את זה - - - חבר הכנסת האוזר, סליחה,

אוקיי. טוב, אז צריך גם להגיד שכמובן ישראל בניגוד לשאר המדינות בעולם נערכת לגל קליטה גדול מאוד של 100,000 זכאי חוק השבות לפחות, ככה זה ההשערות שלנו, גם מאוקראינה וגם מרוסיה, זאת אומרת כרגע ישראל אמורה מכל העולם,

אין אף מדינה שמאזרחת באופן מיידי, לקלוט ולאזרח

נכנסו לאירופה, אני לא מדברת על ארצות הברית וקנדה שעוד לא הגיעו

לאירופה 88,000 ולישראל 2,000. אתם מסתכלים על זה באופן יחסי, שוב, חוץ מהמדינות שגובלות.

היא לא יכולה לדחות אדם שבא הנה ברגעים הקשים שלו או של מדינתו, ואני קורא לכך גם מהפגישה הזאת, לעשות את השינוי הזה שנראה לי שינוי חיוני מאוד, ואחר כך בבוא הזמן יוכלו לחזור. גם ההפקדה של ה-10,000 שקל שביום שישי אחרי הצוהריים עוררה כמובן בעיות כי זה הייתה כבר שבת וכניסה

יתרה מזאת, ברגע שפתרנו את הנושא הזה של קרבה ראשונה,

השאלה שאני חושבת שהיא מוצדקת לגבי קטינים, כי באה אימא עם שני ילדים שזה לא קרבה

הוא אמר, הכול בסדר, אני רוצה להיות שם.

שלום, תודה רבה על המעמד הזה. אנחנו מאוד מעריכים את זה שבזמן שכולכם ממש עסוקים, מתאחדים כולכם ביחד ויושבים באמת לחשוב איך לעזור לעם ישראל.

רק למען

היו לנו מקרים שהגיעו לכאן בלי דרכון סתם אזרחים אוקראינים. מה שקרה זה שהקפצתם את השגריר, יואל,

הפתרונות שיש לי,

צודקת. אני אדבר איתך אחר כך בנפרד.

גבר באופן רשמי לא יכול לצאת, אז אמרתי, פתרונות שיש לי להגיד

לא בהכרח.

כשמגיע בן אדם ובקרי הגבול ומנהל המשמרת שם מתרשם שזה לא בן אדם עם סכנת השתקעות, איש עסקים

נכנסה סגנית של ראש עיר גדולה באוקראינה, זה שיקול דעת. במקרה שהוא לא דואג בכלל, הוא לא מבקש ערבות. רגע, סליחה, אנחנו היינו באמצע הדברים של גלעד.

אדם רוצה להביא לכאן קרוב נדרש לערבות. כשזה לא במצב חירום יש לו שבוע, שבועיים, שלושה להתארגן ולגייס. הסיטואציה פה קצת שונה. אני רק מבקש שתחשבו על קביעת תקרת הערבות במקרים מיוחדים.

יש לי זכות מלאה שהשרה תשמע - - - וגם את צביקה. איזה מן דבר כזה? אני אשאר עד 11:20. השרה תישאר פה כמה שהיא תוכל. שאלה: ההסדר כרגע לחודש. תשקלו כבר עכשיו.

כי לצערי הרב אני לא רואה שם שהמצב הוא משתפר, כי אנשים הם

לתת במספר הזה עדיפויות ולהצהיר על כך מראש על ידי ויזה. אם יש קרובי משפחה, מקרים הומניטריים, דבר ראשון.

אנשים שמועסקים בעקיפין או במישרין על ידי חברות ישראליות. יש לא מעט אוקראינים שגם

תודה רבה. תודה רבה. עוד שאלות מהשטח, גבירתי השרה.

כולם באמת עובדים מאוד קשה אבל זה לא מסונכרן. גם אזרחים לא מקבלים

יפה,

אז קודם כל רק לבטא מה שקורה ברגעים אילו ומה אנחנו עוסקים. יש לנו חמישה אוטובוסים שאמורים לצאת מחרקוב ברגע זה, וזה המון הוצאות וזה המון לוגיסטיקה וזה תיאום עם

מה אנחנו יכולים לעשות, כבוד הרב? אני רוצה לתאר לכם את המצב. אני איכשהו תיארתי לעצמי את המצב. למרות שאני כבר 23 שנה לא

חשוב להשקיע במחנות פליטים מכובדים,

עזרה הומניטרית לעזור לקבל את כל - - - אנחנו מבינים את הכאב שלך.

מאוד מכבדים אותך. אנחנו מאוד מעריכים את העבודה שלך. אני חושבת שמדינת ישראל עושה בנסיבות

מחנות פליטים במדינות

את הפליטים ואת התושבים החוזרים שמגיעים לכאן בסדר גודל של כ-100 בתי מלון בכל רחבי הארץ. אנחנו נגיע על בסיס מידעים שנקבל ממשרד הקליטה לבתי המלון.

אנחנו נגיע אליהם, ניזום את ההגעה שלהם וניתן להם את מלוא הזכויות שמגיעות להם מבחינת הביטוח הלאומי. חומר ברוסית שאנשים יוכלו לקרוא. בוודאי. יש

זה אירוע שמדינת ישראל לא חוותה ב-30 השנים האחרונות.

אבל בהחלט יש צורך באיזשהו גוף שיתכלל את הפעילות של כל משרדי הממשלה כי באמת מדובר באירוע מאוד גדול. אני רוצה לברך

כי אנחנו כל הזמן מוצאים כל מיני מקרים מיוחדים שאין להם סוף, אז חשוב מאוד שיהיה לנו איש קשר שנוכל לפנות ולקבל תשובה. לגבי ערבות, אני באופן אישי חושב שאנחנו לא נראים טוב עם העניין הזה. יחד עם זאת אני כמובן מכיר בזכות של מדינת ישראל לנהל מדיניות הגירה. אני

תודה רבה.

אזרחי אוקראינה ביום שני ולא ביום שלישי. אני גיליתי את זה

וגם כן לעשות הכנה לגל שיהיה בפנינו, כי אנחנו לא יכולים להמשיך באותה דרך. אם בשביל זה אתם צריכים להתכנס יחד עם הנהלת בתי הדין, לעשות כנס למבררי יהדות, להסביר את המצב, כי אנשים,

הוא רוצה שהם יהיו על ידו. הם לא זכאי חוק שבות. זכאי חוק שבות זה סיפור נפרד. הם אזרחי אוקראינה. הדבר היחיד שיש בידיהם זה תעודת זהות פנימית אוקראינית.

חברות תעופה זרות, יש כאלו שמבקשות איזשהו אישור מרשות האוכלוסין

או אוקראיני או בין-לאומי או שלנו בחו"ל,

נכון.

שמוכנות להעלות אנשים בלי התמח"פ הזה. נכון. יואל, מה קורה פה כשהם באים בלי שום תמח"פ, עם הדבר היחיד שיש להם,

אני מדברת קירבה ראשונה לאזרח ישראלי

זה לא יכול להיות מה שאת בעצמך אמרת, שאנשי משרד החוץ יצאו החוצה לפני שהפלישה התחילה.

הם יצאו החוצה לפני כמה ימים שכבר היו קרבות עזות.

אנחנו המדינה היחידה היום במעבר גבולות ששמה כזה רשת אנשי מקצוע וגופים.

הדבר המרכזי שהם מחפשים, אין שם נציג אף מדינה חוץ ממדינת ישראל והגורמים שלנו, אז היום אנחנו מארחים את האזרחים משאר מדינות העולם ונותנים להם מענה. תמיד יש מה לשפר אבל אני לא מוכנה עכשיו להגיד, שום דבר לא קורה

אני מציעה לכל מי שעושה ולכל מי שמוכן לסכן את חייו, אני מבינה את החשבונות האם לסכן חיים או לא לסכן חיים. בסוף כל חייל שהולך לגבול למלחמה כזאת או

את זכאי חוק השבות ארצה, והדברים שאמרה חברת הכנסת אורית סטרוק הם הדברים המדויקים ביותר. אני אסביר. אם עלו עד עכשיו 1,555 עד יום שישי - - - רגע, דקה. נציג הרבנות, אני מבקשת מכם גם לקבל תשובה לגבי מדיניות של בירורי יהדות שנמצאים פה. אנשים שהולכים עכשיו

אנשי משרד החוץ אולי חוצים את הגבולות ועד 18:00 בערב הם כן שם,

הם מטפלים רק בישראלים.

בכלל השיח בתקשורת בסוף השבוע

זה אירוע חיינו.

חבר'ה, אתם רוצים לשמוע מה קורה באוקראינה עכשיו?

לא מסכימה עם המסר הזה. על מה אנחנו מסכימים? את לא מסכימה שצריך להיות חפ"ק? זה אירוע חירום. אני שומעת אתכם.

זה אירוע חירום.

ובסוף התברר שהיא לא יכולה להוציא אותה כי הצ'ק הבנקאי,

לקח עוד שעה עד שהוא הגיע לבן גוריון להוציא אותה. חבר'ה, סתם עוגמת נפש על שום דבר. התייעלות, סנכרון בין הגורמים. משרד המשפטים, בית דין לעררים, תתאפסו על

כשאנחנו זורקים ואומרים,

זה משהו שהוא קריטי להבין. כל האוכלוסייה הזאת כרגע היא אוכלוסיית הפליטים. זה לא עולים חדשים שאנחנו רגילים לקבל

יודעים איפה הם נוחתים וגם מתכננים את ההגעה

אגב, צריך להגיד לבודקים שלנו שם, שכשהם מתשאלים את החבר'ה מאוקראינה, שישאלו את השאלה הזאת, האם יש להם קשר ליהודים? כי יכול להיות שהם

עוד דבר שהוא חשוב,

ויש פה שותף יקר שלי,

שיוצא את אוקראינה כמו הקהילות של דנייפרו, הקהילות של אודסה,

כמובן,

מגיעים בדרכם, נמצאים בדרך לגרמניה אם אני מדברת על הרב וולף והקהילה היפה שלו. לא כל

אני גם לא חושבת שאנשי נתיב בהכשרה שלהם וביכולות שלהם יכולים לתת מענה להוציא יהודים ממריופול.

נכון,

לא התפקיד שלכם, לא היכולות שלכם, אבל כן יש למדינת ישראל גורמים

תודה רבה.

אנחנו כולנו מבינים את הרגישות של העניינים וצריך לשמור על הפה. חבר הכנסת יום טוב, בבקשה. תודה גבירתי היושבת-ראש.

ממשרד הפנים הפנו אותי לנתיב. יש קצת קושי בעניין הזה. צריך לחשוב אולי על פתרון - - - נכון לעכשיו שרת הפנים נכנסה לעניין באופן אישי מאוד חזק. כולנו היינו צריכים זמן. כן, זמן

כי שוב, המטרה שלנו זה להוציא את היהודים,

משם. אתמול פנו אליי בעניין ספציפי מאוד, של אנשים שהבתים שלהם הופגזו. הם יהודים אבל אין להם הוכחות. הם יצאו מהמדינה והם פצועים. הם צריכים להגיע לפה. גם פה אני נתקעתי מול העניין הזה.

אז שלא יהיה גישה, אנחנו סבלנו, עכשיו שהם יסבלו. אתם כבר עכשיו צריכים לעשות הערכת מצב, ילדים, איפה הם יהיו, איך הם

אני יודעת רק מהמפלגה שלי שב-50 ערים בארץ יש כבר רכזים שזה דרך סגני ראשי העיר או רכזים מקומיים. אני מאמינה שגם ממפלגות אחרות יש התארגנות. יש היום הרבה קמפיינים לתרומות לטובת אוקראינה, ופה מאוד חשוב להגיד את זה לאזרחי ישראל. תהיו זהירים. לצערי הרב יש הרבה נוכלים. אם אתם באמת רוצים לעזור, תעשו את זה רק

גם לטובת מדינת ישראל וגם לטובתם. גבירתי היושבת-ראש, עניין הסטודנטים הוא די דרמטי.

אנשים שהתחילו ללמוד,

שנה שנייה זה עוד בסדר. אם זה שנה

אל תנסי להסית אותי. לא, לא, אני לא מנסה להסית. יש במשרד יחידה של מורים-עולים שהיא מטפלת בהם. היא משלימה להם. אחד החטאים, וזה לא למשרד החינוך אבל

גם המשפחות של ישראלים זה בעדיפות הראשונה שלנו. זיקה לישראל,

חברים. אני מבינה את הכאב,

בבן גוריון צריך להיות גורם שעונה לטלפונים, נותן מענה והוא מוסמך לפתור בעיות.

זה מקשה מאוד. אתם כתבתם את כל השאלות שלנו. שמעתי מישהו אומר, נו, עוד שעה הוא יחכה. השעה הזו זה נצח. זה חבל אם אנחנו יכולים לעזור ולעזור מהר, זה מה שצריך לעשות. אנחנו נכנס